צהריים טובים. אני מתכבדת לפתוח את דיון הוועדה לפניות הציבור בנושא

זאת ישיבת מעקב. אנחנו מקפידים פה גם הנהלת הוועדה וגם אני לקיים ישיבות